בוקר טוב לכולם. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה.

ה' באלול תש"ף 25 לאוגוסט 2020. על סדר היום נושא של עידוד העסקת חרדים בענף ההייטק המהווה אבן יסוד בכלכלה הישראלית. נושא מבורך שהגיע אלינו כתוצאה מהצעה לדיון מהיר של ח"כ משה ארבל ואריאל קלנר. אני מברכת את חברי ח"כ משה ארבל שכאן איתנו והצטרף אלינו גם ח"כ עידן רול. אנחנו נתחיל בדיון החשוב הזה ובמהלכו נשמע על דו"חות שפורסמו בנושא, נבין את הנתונים בדבר ההשתלבות בענף מהגורמים המקצועיים השונים שעוסקים בתחום. אני רק אגיד שאין ספק שהנושא חשוב מאוד לכלכלה הישראלית ואני חושבת שלא צריך להסתכל עליו רק בגזרה הצרה של החשיבות בשילוב עבור הציבור החרדי עצמו, יש פה אינטרס כולל של המדינה, של החברה הישראלית וזה מהלך חשוב בתחום צמצום הפערים בחברה הישראלית. כשאנחנו מבדברים על שילוב, ואני בטוחה שנגע בזה כאן היום, חשוב לדבר על שילוב איכותי בשלל המשרות הקיימות בענף ההייטק וכמובן אי אפשר שלא לציין את בעיית פערי השכר שנשמע אודותם בפרט אצל נשים חרדיות שמועסקות בתעשייה. נתחיל כמובן עם חברי הכנסת שהציעו את הדיון, עם ח"כ משה ארבל ומיד לאחר מכן שר המדע והטכנולוגיה מר יזהר שי ביקש לומר מספר דברים בנושא ואנחנו כמובן שמחים על כך שהוא מכבד אותנו בנוכחות שלו. בבקשה ח"כ משה ארבל. גבירתי היו"ר, חברי הכנסת,

אני מתכבד באמת לפתוח את הדיון הזה אחרייך בהמשך לדו"ח חשוב מאוד שפורסם על ידי ה-IATI וקמא-טק שהוא דו"ח שבאמת מקיף,

ומדבר באופן מאוד מאוד, ניתוחים, עם גרפים מדויקים על כל סוגיית תעסוקת חרדים בהייטק. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שככל הנראה ב-30 השנים הבאות לפי כל הנתונים הדמוגרפיים, האוכלוסייה הערבית והחרדית, ואגב אני חושב שהדיון הזה גם על האוכלוסייה הערבית, אברך אם הוא יתקיים - - - הוא הולך להתקיים. בעקבות בקשתו של ח"כ יוסף ג'בארין חברי, ואני חושב שבאמת אם אנחנו כחברה נבין ונפנים ונדע שב-30 השנים הבאות האוכלוסייה הישראלית מבחינה דמוגרפית תגדיל את עצמה, נרצה או לא נרצה, עובדתית זה המצב, מבחינת האוכלוסייה החרדית והערבית, מנוע הצמיחה משמעותי ביותר של המשק בישראל כבר היום ובוודאי ובוודאי בהמשך זה ענף ההייטק, ושילובם של החרדים בצורה כזו שגם כן תעודד אופק תעסוקתי ויכולת למצוא את עצמם בתוך הענף בצורה מקצועית עם יכולת לשאוף קדימה ולפרוץ הרבה מאוד תקרות זכוכית, כי באמת הענף הזה הוא ענף שמאפשר, השמיים הם הגבול ובאמת לא מעט חרדים וחרדיות עם יכולות מגיעים לשם, נמצאים שם. העובדה שיש פערי שכר משמעותיים מאוד בנושא הזה באופן טבעי, גם יו"ר ועדת המדע קודמך, ח"כ מקלב, בדיונים שהתקיימו בנושא הזה, ניסה לשים את הזרקור על המעסיקים. ואני חושב שחייבים להסתכל באירוע הזה בראייה הוליסטית, כמי שהיה ראש המטה של שר הפנים בתפקידי הקודם, הקמנו במשרד העבודה יחד עם המשרד לפיתוח הפריפריה,

צוות בין משרדי לבחינת תעסוקה איכותית כי מדדי התעסוקה היו כל הזמן מדדים של השמה או אין השמה, וכשאנחנו באנו ורצינו לשנות ולהזיז טיפה את הקטר, ולומר 'רבותי משרדי הממשלה, כשאתם באים עכשיו ובוחנים את סוגיית ההשמה של עובדים חרדים או מכל האוכלוסיות שבאמת יש עניין למשק הישראלי לעודד תעסוקה אצלם, תשימו פרמטר נוסף, פרמטר של תעסוקה איכותית. פרמטר כזה שבאמת ימדוד לא רק השמה, כי השמה זה גם בשכר מינימום, אלא גם תעסוקה איכותית ותעסוקה שגם תתן אופק'. ישנה אפשרות משמעותית לנשים חרדיות רבות והיתרון גם עצום מבחינת המעסיקים, להכנס לענף הזה, ענף שעידן בוודאי יודע יותר טוב ממני כי הוא מכיר אותו עוד מתפקידו הקודם, ענף עם - - - יתר, עובדים זזים ממעסיק למעסיק בהתאם למה שמתאים להם ומועיל להם, ולכן יציבות תעסוקתית שמאפיינת נשים חרדיות בדרך כלל, היא ערך למעסיק, היא ערך שהרבה מאוד פעמים כדאי לשלם עליו כסף. אבל כאשר מדינת ישראל משקיעה תשומות ושמה משאבים לטובת עידוד תעסוקה, היא חייבת לשים גם את נושא התעסוקה האיכותית כחלק מהיעדים שלה וחלק מהפרמטרים. לא יעלה על הדעת שמבחינת ההשקעה הממשלתית נשקיע בהשמה בלבד ובזה נרים ידיים. לכן פה אני חושב שבאמת זו הזדמנות גם לשר המדע שבאמת הוא פתוח ומבין את הנושא הזה, וגם למשרד, במקרה הזה אגף תקציבים במשרד האוצר, איציק דניאל, שאני מבין שהוא גם מוזמן לדיון הזה, שאתם באים ושמים השקעה ותשומות של כסף ממשלתי לטובת השמת עובדים, לטובת הכשרת עובדים, בין אם זה מה"ט, בין אם זה משרד החינוך, צריכים לעשות את זה באופן כזה שייתן תקווה, ייתן אופק ולא יספק את הממשלה בכך שהשמנו עובד בשכר מינימום.

זה לא מביא לפתרון המיוחל, אם אנחנו רוצים שגשוג כלכלי בעוד 30 שנים, אנחנו צריכים שאותם עובדות ועובדים באמת יהיו עם אופק תעסוקתי לטווח ארוך.

בבקשה. תודה רבה גבירתי יו"ר, ותודה לך חברי ח"כ משה ארבל על היוזמה ששמחתי להצטרף אליה. אתגר שילוב החרדים בכלל בשוק התעסוקה הוא יעד לאומי ולא צריך להכביר על כך מילים. אתגר צמיחת ההייטק בישראל הוא יעד לאומי גם כן, גם על כך אני חושב שלא צריך להכביר מילים, זהו מנוע הצמיחה הגדול של מדינת ישראל. אז אם אנחנו מצרפים את שניהם, אנחנו מדברים פה על יעד לאומי בריבוע. אני מגיע מההייטק, עסקתי בכך 12 שנים, אני מכיר את העולם הזה ואני חושב שזה עולם שיש לו את היכולת ליצור פיוס ולהתגבר על דעות קדומות שהציבור החרדי סובל לא מעט מהדעות הקדומות הללו,

מדובר פה בעיקר בשוק חופשי והוא התרופה הטובה ביותר בסופו של דבר, כשאנשים, אין בעל עסק ואין חברת הייטק תחרותית, במיוחד כשהתחרות היא עולמית, שלא רוצה להצליח, ולכן אף אחד לא רוצה לחסוך מעצמו כח אדם טוב וכח אדם איכותי, וכך אנשים פוגשים אנשים אחרים ונפגשים עם עולמות אחרים והדעות הקדומות נופלות. יש איום גדול ביותר על היעד הלאומי בריבוע הזה, ואלה ארגונים לכאורה ליברליים שהרבה פעמים רוממות ליברליזם בפיהם אבל למעשה הם ההיפך הגמור, אני מדבר כמובן על כל אלה שנאבקים נגד המכללות הנפרדות, יש עתירה שהוגשה לבג"צ לפני כחודש והיא עדיין בדיון, אני לא יודע בדיוק באיזה סטטוס היא כרגע, אני מאוד מקווה שבג"צ יפתיע אותי לטובה הפעם כי אני בדרך כלל רואה ממנו דברים אחרים,

שאופתע לטובה והוא לא יתערב בנושאים האלה, כי זו הדרך הנכונה לשילוב. הדרך הנכונה לשילוב היא קודם כל

הדבר השני, זה המסר שלי כמובן לבג"צ וגם לכל הארגונים שעותרים אליו, בנושאים האקדמיים אנחנו צריכים לראות איך משפרים את ההכשרה וגם את ההשמה, אנחנו צריכים לראות איך משתפים פעולה פה עם המעסיקים הגדולים, איך פועלים יחד יד ביד עם המעסיקים הגדולים, כי בסופו של דבר היעד כמו שאמרנו הוא יעד לאומי, וצריך להיות בשיתוף המעסיקים.

אולי נראה אותה בהמשך הדיון, של אולטרא-קוד, של קמא טק שפועלת בשיתוף פעולה עם IATI, יש דברים שאפשר לעשות, הדיון הזה הוא מבורך והשילוב מבורך, אני יודע שיש פערי שכר שצריכים לסגור אותם, הדברים האלה אני מאמין שעם רצון טוב מכל הצדדים ועם תודעה ומודעות שהולכת וגדלה בציבור, זה יילך ויצליח. תודה רבה שוב על הדיון, תודה רבה חברי משה ארבל, תודה רבה לכל המשתתפים. תודה רבה. ברשותכם חברי הכנסת שמבקשים לדבר, אני רוצה לפנות קודם לשר המדע והטכנולוגיה שביקש להצטרף וכמובן אחר כך רשות הדיבור תעבור אליכם. בבקשה מר יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה. שלום ותודה ליו"ר הוועדה עינב קאבלה.

תודה על הזכות להגיד לכם כמה מילים ולברך את כולכם, ודרך אגב, אני לא רואה את כל מי שנמצא פה אבל אני רואה פה בזום את חברי הנס- - זה יפה וסמלי שאתמול ביקרנו ביחד עם החבר'ה של צופן והנס גם היה שם במרכז החדשנות של כפר קאסם והנה אנחנו היום בדיון שהוא תמונת הראי של מה שראינו אתמול בכפר קאסם ואנחנו מדברים על תעסוקה ועל חרדים בהייטק. אני לא רואה אז אני מקווה שנמצאים שם גם משה ואברמי היזמים של קמא טק ואם הם לא נמצאים שם מגיע הרבה מאוד חיזוק וברכות על העבודה היפה שהם עושים כבר שנים שאני מכיר אותה באופן אישי, אני מקווה שנמצאים פה גם החבר'ה של המכון החרדי, ישראל רועי ואחרים, יש להם נציג טוב ונאמן בכנסת, הרב פינדרוס, אז אני מרגיש פה בין חברים. אני מבין שיזמו את הדיון הזה חברי הכנסת משה ארבל ואריאל קלנר, אז חבר'ה ברכות גם לכם. כלכלת החדשנות בישראל היא הכלכלה שמזינה את הכלכלה הישראלית בכלל, יש סדר גודל של 9% עובדים בהייטק הישראלי על נגזרותיו השונות והם אחראים על קרוב ל-17%-18% מהתוצר הלאומי, 50% מהייצוא, והרבה מאוד הזדמנויות תעסוקה ועבודה. הכלכלה הזו היא כלכלה שמניעה את מדינת ישראל ועכשיו כשאנחנו מדברים על משבר הקורונה ועל היציאה ממנו, משם אנחנו רוצים לראות את הקטרים, משם נראה מנועי צמיחה שאנחנו מקווים שיזניקו את כולנו קדימה וזו הכלכלה שנותנת הזדמנות למדינת ישראל, היא זו הכלכלה שצריכה לתת את ההזדמנויות לאוכלוסיות שעדיין לא משתתפות שם מספיק יחסית לחלקן באוכלוסייה, בראש ובראשונה נשים וכמובן ערבים וכמובן חרדים, ונגזרות של מה שאמרתי עד עכשיו שזה הפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. ההכנסה של חרדים להייטק היא משימה לא של חרדים, היא משימה של כולנו, כל אזרחי מדינת ישראל, ובטח כל מי שנמצא בכנסת ובממשלת ישראל. אני עצמי רואה את זה גם כמשימה אישית, אני חושב שממה שלמדתי להכיר בעשור האחרון של עבודה משותפת עם חברים שיכלו להיות חברי נפש בקהילות החרדיות השונות, למדתי על הפוטנציאל הגבוה, על המוטיבציה ועל העובדה שאנחנו רואים פה הזדמנות משנה, משנה לפעמים חיים, לפעמים תפיסת עולם משני הצדדים, גם בעולם שלנו החילוניים, המעסיקים, החבר'ה שכבר היו שם קודם, וגם בעולם של החרדים שבחרו להכנס למעגלי התעסוקה בהייטק ובחדשנות. עשינו התקדמות יפה, כפי שדו"ח החרדים בהייטק שהוגש לנשיא המדינה לפני מספר שבועות ואני מקווה שגם הונח בפני הוועדה. הדו"ח הזה מלמד על התקדמות יפה גם במובן של השתתפות של חרדיות וחרדים בקורסים שונים, במוסדות אקדמאיים, בלימוד מקצועות שקשורים בחדשנות והייטק, אז אנחנו רואים שם מגמות יפות של עליה במספרים, אנחנו גם רואים מגמות יפות של עליה בתעסוקה,

אני חושב שהמספרים שראיתי אתמול, אם אנחנו סופרים ערבים וחרדים ביחד בהייטק הישראלי נכון לשנה שעברה, אנחנו רואים סדר גודל של 5%, תחשבו 5% מכח העבודה בהייטק, כשאנחנו מדברים פה על אוכלוסיות שבסך הכל מהוות ביחד כ-1/3 ממדינת ישראל. אז יש לנו מצד אחד חדשות רעות,

מצד שני חדשות מצוינות, יש שם פוטנציאל ענק והפוטנציאל הזה הוא גם פוטנציאל עבור הכלכלה הישראלית. זה לא רק שאנשים יקבלו הזדמנויות תעסוקה, הם גם יעלו את הפריון, הם גם יתרמו לצמיחה וייצרו עוד ועוד הזדמנויות. מילה אחת לגבי יזמויות. אנחנו יודעים שיזמים גם מייצרים מקומות עבודה. לא רק מצטרפים למקומות עבודה, אלא גם מייצרים מקומות עבודה ולכן אני חושב שחשוב שהוועדה גם תיקח בחשבון ואולי בהזדמנות גם תדון לא רק בנושא של תעסוקה של חרדים בהייטק אלא גם יזמויות ויזמות ואיך מדינת ישראל מעודדת יזמיות ויזמים חרדים לקחת אחריות על עצמם, להקים את העסקים ש- - - עליהם ודרך העסקים האלה גם להצמיח חברות עסקיות יפות וגם לתת הזדמנויות תעסוקה להרבה מאוד אנשים שמסביבם. מעניין לציין שאחת מהחברות שהוגדרה על ידי העיתון "כלכליסט" בשנה שעברה כאחת מ-50 החברות הגדולות בהייטק הישראלי היא חברה שנוצרה על ידי יזמים חרדים בבני ברק, אני מכיר אותם מהיום הראשון שהם קמו בחדר קטן בבני ברק והיום היא חברה שמעסיקה כבר מאות עובדים.

כמו שאומרים היזמים שם יוני ואריאל, הם לא מפלים. יש להם חילונים וחרדים ונשים וגברים ודרוזים וערבים וכולם עובדים ביחד ואפילו עובדים בחו"ל, כך שזו חברה שהיא דוגמה וסמל גם ליזמות שצמחה מהמגזר החרדי וגם למקום תעסוקה שמעסיק הרבה מאוד אנשים. מילה אחת על התפקיד שלנו בממשלה, ואני חושב שהתפקיד של הוועדה גם לעקוב אחרינו ולעודד את הביצוע ואולי גם לאפשר את הרגולציה התואמת, לשיתוף פעולה עם משרד האוצר, שאני לא יודע אם יש כאן נציגים של האוצר, אבל צריך לתת שאפו גדול לחבר'ה של האוצר, אני בקשר עם אסף ועידו ורעיה ואחרים שמעודדים את החשיבה באוצר ואת העידוד של תכניות גם דרך רשות החדשנות, גם דרך משרד העבודה, גם המשרד שלנו, משרד המדע והטכנולוגיה מנסה להשתתף ולעלות על הקטר החשוב הזה. ראוי לציין שיש הרבה רצון טוב והרבה מוטיבציה גם באוצר למצוא את התכניות הייחודיות שיאפשרו הכשרת חרדים במקצועות השונים כדי לרכוש מקצועות בטווחים השונים של הכשרות שהיו מקובלות בהייטק העולמי והישראלי. ההייטק התפתח בשנים האחרונות בעולם וגם בישראל, מצד אחד מחפשים אקדמאים, אנשים שלמדו את המקצועות מתואר ראשון ועד הנדסה ועד בכלל, ויש בישראל אכן התקדמות יפה בתחום הזה גם באוניברסיטאות, גם במכון לב בירושלים וגם במקומות אחרים שמצאו גם את הנכונות וגם את היכולת להוות פלטפורמה לסטודנטים חרדים שלפעמים צריכים מסגרות מיוחדות, לפעמים צריכים אפשרויות ואם שכחתי את מכללת שנקר, אני רואה פה מישהו משנקר שמצביע אז אם אמרתי משהו לא במקום, אז כל הכבוד לכם גם שנקר, וכל מי ששותפים לעשייה הזאת. אז גם שם, וגם כמו שמקובל בעמק הסיליקון ובמקומות רבים בעולם ובישראל אפשר להכשיר אנשים לעבודה במקצועות ההייטק שהם לא דרך מסלולים אקדמאיים,

זה משלים וזה בסדר גמור, חלקנו בשיחה הזאת מכירים את העבודה של השנתיים האחרונות של הפורום שהקים ד"ר גיורא ירון ביחד עם המכון החרדי וביחד עם יזמי הייטק נוספים שאני - - - לאוצר ואני מקווה שהתכנית הזאת תתפתח ותהווה עוד פלטפורמה טובה להכשרה של אלפי נשים וגברים חרדים, אנחנו מכירים את התכניות של קמא טק שהכשירו כבר אלפי חרדים וחרדיות ועשו עבודה מצוינת בהכנסת אנשים להייטק, מה שיפה שם וגם בפלטפורמה של she coeds, ואם יש פה אחרים אז גם אחרים, מה שיפה בפלטפורמות האלה שהם מדברים עם לקוחות הקצה וחשוב שנזכור, יש לקוחות, יש חברות הייטק וחברות חדשנות שמחכות לסטודנטים ולסטודנטיות שיצאו מהקמפוסים האקדמאיים אבל גם שיצאו מהתכניות של גיורא והמכון ושל קמא טק ושל she coeds ואחרים, האוצר יעזור,

המשרדים השונים, תפקידנו להוות פלטפורמה ולתת את הדחיפה הזאת, וכמו שאומרים באנגלית, if you build it they will come, אם אנחנו נבנה את המגרשים האלה, החבר'ה יבואו וישחקו בהם, ויעשו את שלהם ויתרמו לכלכלה הישראלית.

כל הכבוד לך יו"ר הוועדה ח"כ קאבלה על שאת מעלה את הנושא החשוב הזה, אני אשמח להיות חלק מהדיון הזה בעתיד, ותודה לכל מי שעוסק במלאכה החשובה הזאת, תמיד אשמח לעמוד לשירותכם. כבוד שר המדע והטכנולוגיה, אם אפשר לפני סיום מילה אחת כעמדה עקרונית שלך, של משרדך, בסוגיית פערי השכר. חבר הכנסת ארבל שאלה במקום וחשובה מאוד. קודם כל צריך לטפל בפערי השכר בהכשרה נכונה והיום כשאנשים מגיעים לחברות הייטק, אני מכיר את זה מאוד מקרוב, הייתי שם הרבה מאוד פעמים גם כמעסיק, גם כדירקטור, גם כמישהו שמכיר ומפנה אנשים לתעסוקה, כשמגיעים אנשים עם ההכשרה המתאימה, והיא לא חייבת להיות הכשרה אקדמאית, תלוי במקצוע אותו מחפשים, הם מקבלים משכורות תחרותיות וטובות מאוד, במקומות שבהם יש פערים אנחנו צריכים לטפל כרגולטור, לא לאפשר בשום אופן קיפוח כזה או אחר, שלא על רקע מקצועי. אני מכבד את העובדה שאדם עם חמש שנות ניסיון ירוויח יותר מאדם עם שנתיים ניסיון, אני מגנה בכל תוקף את העובדה שאדם עם אותם כישורים, אותו ניסיון ואותו תפקיד מקבל משכורת שונה בגלל רקע, בגלל מין, בגלל מגדר ובגלל כל סיבה אחרת ואת זה אנחנו צריכים לגנות קודם כל, וגם כרגולטורים לטפל. ראוי לציין שאתמול בשעת לילה מאוחרת אחרי אותו חוק מפורסם שכולנו שמענו עליו, בסביבות 23:00 עבר בקריאה ראשונה או שניה בכנסת חוק שמטפל בשוויון מגדרי במשכורות ותנאי עבודה לנשים בישראל, זאת התקדמות יפה, אנחנו צריכים לדאוג שהחוק הזה יטפל בכל המגזרים, בכל הרקעים, כל מי שהולך לעבודה צריך הזדמנות שווה ומשכורת שווה במדינת ישראל. אכן כך. תודה רבה לך השר יזהר שי, שכיבדת אותנו בנוכחות שלך ואמרת בהחלט דברי טעם שנוגעים לכל ההיבטים שאנחנו נעסוק בהם היום. אז תודה רבה לך. ח"כ עידן רול ואחריו ח"כ אבוטבול, ואחריו ח"כ מלכיאלי. תודה רבה גבירתי היו"ר. תודה רבה ל-IATA, על דו"ח חשוב, יסודי, בתחום שלא כולם נחשפים אליו ביום-יום, לא כל הענפים מכירים את זה והאמת שגם לא בתוך ההייטק כולם מכירים את הנושא של שילוב חרדים. אני אגע קודם בניסיון האישי שלי. עבורי, שילוב חרדים בהייטק זה דבר מאוד טבעי, אני עוסק בזה כבר שנים, החל משירות צבאי שהייתי מהיוזמים של בינה בירוק, שזה מסלול לשילוב חרדים בחיל המודיעין במסלולים טכנולוגיים, מסלול שהתחיל כפיילוט מלא חלומות ומלא חששות והפך להיות הצלחה

של אנשים שעשו שירות צבאי משמעותי ביחידה טכנולוגית והמשיכו או לתפקידי קבע וקצונה, לפיקוד בקורס, ואחרי זה גם למקצועות ההייטק השונים בחוץ, וזה הראה שוב שהצבא יודע לעשות הרבה דברים מאוד טוב בשילוב אוכלוסיות וגם שם זה הצליח מאוד. זה גם הראה את היכולת שהיא באמת מאוד ייחודית מבחינתי כאדם חילוני שהגיע וראיין מאות חרדים מכל הזרמים וניסה להבין על ההתאמה המקצועית, וזה היה משהו מאוד מאתגר הגיעו אנשים בטח מהמחזורים הראשונים בלי שום רקע טכנולוגי, בלי רקע באנגלית, אבל היכולת להגיע לקורס טכנולוגי עם באמת, כלים התחלתיים שלא תואמים בשום צורה ולהצליח ולהצטיין ולתפוס כל כך מהר את החומר ולהפוך לאנשי מקצוע טובים היא מאוד ייחודית ואנחנו רואים את זה גם היום במקצועות ההייטק החופשיים בחוץ, אני כאיש הייטק בעברי יצא לי לעבוד בחברות שיש בהן גם מחלקות רק של נשים חרדיות וגם של גברים חרדים, והדברים עבדו בהרמוניה. אני חושב שההייטק הוא כור ההיתוך החדש של החברה הישראלית ואני חושב שיש לזה ערך גם ברמה החברתית וגם בגרמה הכלכלית לפעול לשילוב חרדים בתחום. הדו"ח בעיני יש בו הרבה דברים חיוביים. יש פערי שכר,

אבל כשמסתכלים על זה לפחות מהפרספקטיבה - - - פערי שכר זה לא חיובי. לא, זה לא חיובי, אני אומר, יש דברים לא חיוביים, אבל כשמסתכלים על הדו"ח, אני לפחות מהפרספקטיבה האישית שלי של עשור בעשייה בתחום, גרף השיפור הוא מתמיד וניכר שהשילוב הולך וגדל, אני חושב שמאוד חשוב, במיוחד בתקופה כזו שיש חשש מפני יזמות בעקבות משבר הקורונה, לעודד ולתקצב יזמות טכנולוגית גם במגזר החרדי. אני מודה, שוק ההייטק הוא הרבה פעמים איזה שהוא מועדון סגור, לא רק בפני חרדים, גם בפני חילונים שאין להם את הרקע הקודם, ובשביל זה יש לי גם מיזם שעוסק בזה שנקרא "מתחילים בהייטק" ואני מאוד אשמח שנצליח לעודד יזמות טכנולוגית בחברה החרדית שגם פשוט תייצר עוד הזדמנויות תעסוקה למגזר החרדי, אצל חרדים בהייטק. זאת אומרת יש כבר מספיק שפרצו את הדרך, ואני חושב שלעודד אותם להתפתח כלכלית ולהעסיק עוד אנשים זו גם דרך מעולה לצמוח וזה משהו שהממשלה יכולה להרים את הכפפה ולעשות, אני מקווה שנתכנס לדו"ח המשכי שיראה על המשך המגמה החיובית. תודה ח"כ רול, אנחנו בהחלט בסיומו של הדיון לא מתכוונים להישאר רק עם דיבורים אלא לנקוב בצעדים שאנחנו חושבים שצריכים להיעשות ולהמשיך לעקוב ולפקח. ח"כ אבוטבול בבקשה. שלום, אני ראשית רוצה לברך אותך עינב על הדיון החשוב הזה וכמובן את היוזמים, ידידי ח"כ ארבל ואריאל, שעשו באמת עבודה טובה, וכמובן גם כן לשר עצמו ישי, היו לי כמה פעמים שיחות איתו בנושא הזה, ודיברתי איתו שאם אנחנו רוצים קצת יותר לקדם את כל הנושא הזה של העולם החרדי והתחום שהוא מטפל

מהרגע שאברך או מי שנמצא בעולם החרדי עשה את שאלת הרב וקיבל אישור, במידה שמשפחה ברוכת ילדים, לצאת מהכולל, לצאת הלאה לעולם התעסוקה, אז באותו רגע עולם התעסוקה באמת הרוויח. הוא מקבל את מיטב הכוחות והמוחות שנמצאים בעולם התורה. מדובר פה באנשים שידעו לפצח סוגיות קשות ביותר, זה באמת ייאמר לשבחם שהם יודעים באמת לנווט בתוך סוגיות הכי הכי קשות והם הולכים לעולם כשבעצם הם מביאים לתוכו ברכה, מביאים לתוכו ידע רב והרבה ניסיון מצטבר בפיענוח סוגיות מאוד קשות. לגמרי, רק אל תשכח את הנשים החרדיות, שהן מעולות. אני אתייחס גם אליהן, גם הן מביאות המון ברכה. אני מדבר דווקא על הנושא הזה שאחד שלומד ויודע לדעת דף גמרא,

אחרונים, כל הדברים האלה, אז באמת בלי לפגוע באף אחד, עולם ההייטק קטן עליו. באמת קטן עליו, כי בעצם יש לו את ארגז הכלים הענק ביותר שהוא יכול משם לצמוח ולהצמיח כל מיני דברים חדשים. לכן באמת חייבים לדעת ולהבין שצריכים למצוא פתרונות מחוץ לקופסה, איך להעצים את הנושא הזה. הדו"ח הזה רק נותן נגיעות מסוימות, כמה המגמה הזאת תלך ותתרחב. כי בעצם העולם החרדי כבר מקבל בחלקו את הנושא הזה, לכן באמת צריכים לדעת לתת להם את ההזדמנויות האלה כדי להאמין באותה מערכת שרוצה באמת לקדם את העניין הזה. זה גם כן סוג כזה של הזדמנות לקירוב לבבות הדדי ואני חושב שבאמת היום השסע הישראלי הוא שסע כבד מאוד ולדעתי תכנית מהסוג הזה לאותם מותאמים יכולה גם כן לגרום לאותם אנשים קצת להכיר את זה, לשבור את המחיצות והסטריאוטיפים שקיימים כלפי החברה החרדית ולראות שחרדי זה בעצם אדם שיש לו את כל היכולות לא פחות מכל אדם אחר, ואיך שאומרים, לחבר אותו גם כן לעניינים האלה. אבל מה שכן חשוב לי לדעת, אני רוצה לומר דבר אחד, גם כראש העיר יצאתי לראות המון יזמות בנושא הזה, גם עודדנו את זה, גם את עולם הנשים בנושא של 'עסק משלך', מי שמכיר את התכנית הזאת ועשינו הרבה ירידים של תעסוקה, וגם חטפתי על זה על הראש, היו תקופות שהפגינו מול הבית שלי על זה שעשינו כל מיני ירידי תעסוקה לנשים, שחשבו באמת שאולי לא - - - חלק מהרבנים שלא בדיוק אהבו את זה, אבל פה בדיוק נתון, אותה נקודה שעליה אני רוצה לדבר, אם רוצים לעשות חייבים שיהיה גם כן כבוד, כבוד מאוד גדול למגבלות שישנם לאותם אברכים או לאותם אלה שמגיעים שצריכים גם לכבד אותם, הנושא של התאמת תנאים לעניינים שלהם שהם מבקשים, נושא של הפרדה, או דברים מהסוג הזה, אנחנו רואים אפילו מאבקים כאלה שלצערנו צורמים לנו מאוד, אותם אלה שהולכים ללמוד בעולם החרדי, עכשיו מנסים לחוקק כל מיני חוקים שלא יהיו בנפרד נשים וגברים,

באותם דברים.

אם רוצים להתקדם צריך לעשות התאמה אלינו, לא אנחנו התאמה לאותם תנאים שם, אם רוצים את אותם אלה טובי המוחות והכוחות תצטרכו גם להתחשב ולבוא לקראת בבקשות הנכבדות שלהם, להבין שזה חלק מהקיום שלהם. הנקודה של ההתאמה האישית, כי מדובר פה אנשים שהם שומרי תורה ומצוות ומסורת ומורשת, תכבדו אותם אם אתם רוצים אותם.

זה לא יכול להיגמר רק בדו"ח כזה ואחר. צריכים לדעת שלצערנו הפערים שקיימים בשוק הם פערים מאוד פוגעים, יש פגיעה בנושא הזה, ואני אומר לכם את זה בצורה האמיתית,

כדאי שתחקרי את זה לעומק, תביני, שלצערי, אבל זה לא רק בתחום הזה,

אתה יכול לראות מורה שנמצאת במגזר הזה שמקבלת סכום כזה וכזה, אתה הולך בודק במגזר אחר, שם פתאום הסכומים הם אחרים. אז גם בנושא הזה, אם רוצים, חייבים לבוא לקראת, עם נפש חפצה, שזה גם בנושא של השכר, גם בדברים האלה. אני אסיים, אני רוצה להגיד דבר אחד. קל לבקש ולבקש 'חרדים, תשתלבו, תגיעו'. אני עד היום כבר כמה חודשים מטפל בסוגיה הכי אלמנטרית ופשוטה, אלה של המשמר האזרחי, חרדים שמרצונם הלכו והתנדבו לנושא הצבאי וכולי, עד היום, לא יכולים לקבל אפילו ביטוח לאומי בתקופה של הקורונה. והבאתי את זה לוועדות פה, לוועדות שם, והיה איציק דניאל, שנמצא בזום, הוא יודע בדיוק, אנחנו מתקוטטים על מה, על לתת לאותם אלה שביקשו מהם 'תשתלבו בנושא של הצבא' וכולי, הנה, הם השתלבו, אבל משאירים אותם פצועים באמצע המערכה.

בנושאים אלמנטריים של לחם וחלב לילדים שלהם. אז אני אומר שלא גם כאן נהפוך ממצב כזה שאנחנו מעודדים ותומכים וכולי, אבל כשנגיע לשכר,

יש הבדל בין מגזר כזה למגזר אחר'. זה חייב לבוא לאורך לרוחב, לכל הצדדים שהנושא של השכר של אותם אלה שכן החליטו לצאת להייטק, לתת להם גם את ההזדמנות הכלכלית הזאת, להצליח כדי שבאמת יוכלו לפרנס את המשפחה. ושוב תודה ליוזמים וליזמים שרוצים לעזור בנושא הזה, ואני יודע שבאמת מחכה לפתחכם הרבה עבודה. הדו"ח, כפי שאמרנו, זה רק הנגיעות, ויש 'מי יעלה בהר השם' אבל יש 'מי יקום במקום קודשו'. ה'מי יעלה בהר השם' עשיתם,

מי יתקיים במקום

מיישמים את הדברים היפים שהבאתם,

תודה רבה ח"כ אבוטבול. אני מברכת את בואה של חברתי מיכל קוטלר וונש,

להודות ליוזמים ח"כ משה ארבל ואריאל קלנר,

מייסד של קמא-טק,

משה והצוות שלו יזמו דבר שהוא גדול מאוד מאוד ואני חושב שלא כדאי שנשאל אותו פה כמה המדינה עזרה לו במימון של ההקמה, כדי שלא נבייש את עצמנו, נחסוך מעצמנו את התשובה לשאלה שלך, אנחנו משערים שלא הפריעו לך הרבה. אני חושב שזה המקום שאנחנו צריכים קודם כל כוועדה אבל ודאי כמדינה, לומר לא נשים שכמותו, אנחנו מדברים הרבה על שילוב חרדים, אבל לא עושים הרבה ואני רוצה לפרט למה לא עושים הרבה, ואנשים כמוהו שצמחו מהקהילה ועסוקים בגיוס כספים, אני חושב שאם את הכישורים שלהם הם היו משקיעים בגיוס אנשים ובשילוב ואם המדינה הייתה עוזרת להם מבחינה כלכלית היינו מוצאים הרבה יותר חרדים וחרדיות שמשתלבים בשוק, שבסוף זה גם היה מחזיר כסף למדינה, אבל לצערנו זה לא קורה. נוח לי לדבר על הנושא הזה כי אני מכיר את הנושא, אשתי עובדת בהייטק, ולומר מילה טובה לשר

אשתי גם עובדת במשרד המדע ואני מכיר את המשרד הזה, אחד המשרדים שבאמת חרט על דגלו גם קבלה של חרדים וחרדיות,

ששאר משרדי הממשלה צריכים לקנא בו. לא מעט מנכ"לים של חברות אמרו לי שהנשים החרדיות הן הנשים המסורות ביותר שיש,

זה משפט ידוע, אבל אמר לי את זה מנכ"ל משרד ממשלתי 'מעולם לא הגיע אלי אדם ואמר 'תראה, הייתי קצת עסוק בטלפון בחוץ, או עם הילדים, האם צריך להשלים את החצי שעה', נושא באמת של זהירות בכסף שכמו המסירות האמיתית של הנשים החרדיות. עכשיו אני רוצה להעלות כמה דברים שאני חושב שאנחנו כוועדה ודאי בסיכום צריכים לשים את זה על השולחן. מדברים על פערי שכר, אני לא יודע אם יש הרבה חברות שמושיבות חרדית פה ולא חרדית כאן, או אם את תקבלי 4 ואת תקבלי 6, אבל יש משהו מובנה, יש משהו בבנייה של שוק ההייטק שמפלה את הציבור החרדי לרעה, שותפים לו לצערי המל"ג, נציבות שירות המדינה ועוד אנשים טובים,

אישה חרדית לומדת בסמינר

ומשלימה אחרי זה לימודי תכנות מחשבים. לימודים קשים, משלמים הרבה כסף. אני זוכר את אשתי יושבת שעות על גבי שעות, מבחנים, כשאתה משווה את זה למה לומדים באוניברסיטה הפתוחה במכון לב, אין הרבה הבדל ביניהם. זה מנוסח שונה, אבל אותו דבר, אותם החומרים. שתיהן יוצאות לשוק העבודה, כבר מהתחלה יש פערים ביניהן.

כי נציבות שירות המדינה לתפקיד זוטר מצריכה תואר, והשר דיבר כאן שאין קשר בין תואר אקדמי לבין התפקיד הזה בוודאי.

אני חושב שאין קשר בין תואר אקדמי בכלל להשכלה, והראיה הכי גדולה שעירית ירושלים מוציאה מכרז למנהל אגף שפ"ע, אפשר תואר בחינוך. מה הקשר בין אחד לשני? זו עוד סוגיה. אבל אותה אישה חרדית שלמה במשך שנים, לא מכירים בלימודים שלה.

היא רוצה להשתלב בשירות המדינה, כמו אשתי למשל,

היא הולכת ללמוד תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ובכל מקום אחר. מישהו יודע כמה נקודות זכות מכירים בה? 20%. למה? לך תבחן עניינית מה שהיא למדה מול אחת אחרת ותגלה. זאת אומרת שמדברים על פערי שכר בין חרדית ללא חרדית,

יש את החוק שקידם השר דרעי לשילוב של 7%, ונמצא פה ח"כ ארבל שהוא היה ראש המטה של השר והם קידמו את החוק הזה. צריך לשאול את עצמנו האם אותן חרדיות יכולות להשתלב באותם 7%? התשובה היא לא.

מאותה הבעיה שלא מכירים בלימודים שלהן. אם הלימודים שלהן הוא - - - אז אל תכיר בהן, אל תתן גם תעודה של מה"ט, אל תתן להן כלום. אני יודע שבימים האלה, ישבתי באוצר לפני שבועיים עם סגן השר ויחד עם עידו סופר, מנסים לפתור איזו שהיא בעיה, עדיין אנחנו רחוקים מאוד מהפתרון. דבר אחרון אני רוצה לומר לגבי הנושא של חברות כח אדם.

רבותי, אישה חרדית עובדת 7-8 שעות ומקבלת 5,000 שקל. אישה אחרת מקבלת 12,000 שקל עם אותן שנות ניסיון. עוד פעם אני אחזור לאשתי, אנחנו התחתנו ולא קיבלו אותה לשום מקום. היא באה להתקבל לכל מיני מקומות, ולא קיבלו אותה כי לא מכירים בתעודה שלה. עכשיו מה הבדיחה? היא הולכת למטריקס ומקבלת 5,000 שקל, 8 שעות, ובאמת עבודה מפרכת. התופעה של חברות כח אדם היא תופעה בזויה תמיד וגם בטח במקרה הזה. אחרי שנתיים, שיש כבר ניסיון, רגע. אז בוא תבחן אותן עניינית. זאת אומרת משהו בשוק הזה עקום, והניצול של כח אדם,

נקרא לזה בנק הדואר,

לא משנה, כשמזמין ממטריקס הוא משלם להם בדיוק אותו דבר, לא משלם פחות. הכסף נשאר אצל העשירים שם, אצל מנהלי החברות. בסוף העשירים נהיים עשירים יותר, אותן חברות שמשלמות המון כסף על הלימודים, זה לא גמ"ח, הן משלמות המון כסף, ההורים נקרעים בשביל שהן יצאו עם תעודה שלא שווה כלום בסוף. זאת הבעיה, זה שורש הבעיה. אחד משורשי הבעיה. אני מבינה שחברות כח אדם, זה לא החברה שאמרת בהכרח אלא גם בשוק הפרטי מעסיקים את המגזר החרדי ב- - - נכון. שם זה חרפה שזועקת לשמיים כי המעסיק אומר 'אני משלם 70, 80 שקל לשעה', כמה הוא משלם להם בסוף? זה עוול שצריך ל- - - אני אסיים. שוב תודה לך גבירתי היו"ר, ליוזמים ארבל וקלנר, ומשה תמשיך לעשות טוב, אנחנו מחזקים את ידך והלוואי ונהיה לך לעזר.

תודה רבה ח"כ מלכיאלי. אני אפנה עכשיו לחברתי ח"כ מיכל קוטלר וונש.

רבה גבירתי יושבת הראש, תודה רבה על יוזמת הדיון שהוא בעיני חשוב מאוד. אני רוצה ממש בקצרה רק לומר שאני חושבת שיש פה נושא שהוא אחת ההזדמנויות הגדולות. יש הרבה דברים שאולי לא נוכל לעשות בממשלה הזאת אבל פה מדובר באחד הנושאים שמאפשרים לנו עכשיו להאיר את הזרקור על נושא שכן נוכל לעשות בממשלת האחדות הזאת באם נשכיל לעשות את זה ולזהות את ההזדמנות הגדולה, ואני חושבת שהזמן בבשלות נמצאת. גם הארגונים השונים, ובאמת גם היזמים שיזמו ובאמת בתרומה פילנתרופית אדירה, והרבה מאוד מהמגזר השלישי כך נבנה. אני מתחברת לסיום דבריך, במידה מסוימת אנחנו לא צריכים לעמוד בדרככם כמי שהקימו אבל עכשיו אני חושבת שהאחריות היא גדולה ומכופלת כי אני חושבת שיש פה הזדמנות שמציינת לנו את הדרך קדימה והנושא שהעלית של החסמים, אני רוצה לומר בהקשר הזה שאנחנו מכירים את החסמים האלה ממגזרים אחרים. עולים חדשים שלא מכירים בתארים שלהם, זאת אומרת אנחנו כבר יודעים לזהות מהם החסמים שעולים שוב ושוב וזאת העבודה שלנו בכנסת כמי שמפקחים, להעלות את זה, אל מול לא משנה עכשיו אם זה נציבות שירות המדינה ואם זה המל"ג והות"ת, ובאמת להסיר את החסמים בצורה סיסטמתית ורוחבית כיוון שהם נוגעים בכלל אזרחי מדינת ישראל, והרבה מאוד פעמים מתוך המקום הזה קבוצה מסוימת נחזית כמי שנפגעת,

פה יש הזדמנות, ואני רק רוצה לומר שאני סיירתי בעיר בית שמש וראשת העיר דיברה על התנופה האדירה שהיא רוצה להביא הייטק ואפשרויות עבודה והעסקה לתוך בית שמש. זאת אומרת שגם מהבחינה הזאת הקרקע פורה

לזהות את המקומות הנכונים, באמת לאפשר את זה בצורה הנכונה ביותר תוך כדי הסרת החסמים ואני חושבת שהסממנים של חוסר הטיפול הנוכחי יבוא לידי ביטוי אם נשכיל באמת גם לחשוף את החסמים ולטפל בהם בצורה הוליסטית, על-מגזרית במידה רבה, וגם באמת לאפשר לקרקע הפוריה שכבר נבנתה על ידי כל כך הרבה, ולזהות את המקומות הנכונים כדי שזה יצליח.

לא לעשות set up לכישלון במידה מסוימת באמת לזהות את המקומות הנכונים שבהם צריך להשקיע על מנת לאפשר את ההצלחה של הפרויקט החשוב הזה שבאמת יוביל את מדינת ישראל ל-72 השנים הבאות של קיומה. אז תודה על דיון חשוב ועל יוזמה חשובה לדיון. תודה רבה מיכל. אנחנו נמשיך בבקשה עם עו"ד קרין מאיר רובינשטיין, מנכ"לית ונשיאה של IATI, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות שגם הציגו לנו את הדו"ח וכעת יציגו בפני כל חברי הוועדה וכל הנוכחים. בבקשה גבירתי. תודה רבה. בוקר טוב. קודם כל אני רוצה להגיד תודה גדולה ליו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, ח"כ עינב קאבלה, אני חייבת לומר מילה חמה. עשינו הרבה עבודה לקראת הדיון, אני לא נותנת ציונים אבל אני יכולה להגיד שלקחת את העניין הזה מאוד ברצינות, השקעת הרבה מאוד זמן והרבה שעות כדי להכין את הדיון, כדי להבין את הנושא לעומקו, כדי להגיע אולי לאיזה שהוא מקום שאפשר אמיתית לקדם את הנושא, והערכתי הרבה אליך בעניין הזה, ומכל הלב. תודה רבה ח"כ ארבל, אתה עובד חזק מאוד, תודה רבה שהיית שם בשביל ליזום את הדיון הזה עבור הנושא הזה, תודה רבה ח"כ קלנר בעניין הזה, אני מודה לך גם. תודה רבה לח"כ עידן רול שהוא גם יו"ר

אנחנו מרימים עכשיו את שדולת ההייטק חזרה בשביל לקדם את הנושאים הבוערים ובעיקר החלטנו לקדם את כל הנושאים של ההייטק לטובת העם, או יותר נכון לא what the country for me או what I can do for the country, זה אומר בעצם כל נושא ההייטק בפריפריות, כל נושא הגיוון בהייטק,

ערבים,

אנחנו ניכנס שם בעניין הזה, כל נושא קירוב תעשיית ההייטק לתעשייה המסורתית בעניין הזה אנחנו נרים את זה.

לשר יזהר שי, חבר קרוב, אנחנו עובדים ביחד כבר שנים רבות ועובדים כמובן ביחד גם במסגרת תפקידו כשר המדע והטכנולוגיה. אני רוצה להודות גם לרועי כהן,

ולברך אותו על כניסתו לתפקיד במכון החרדי למחקרי המדיניות, אנחנו מכירים כמובן ממשרד רוה"מ, זו תוספת מאוד חשובה ותודה לך על זה, וכמובן תודה לאיציק קרומבי, שאנחנו עבדנו כבר שנים ביחד, ותודה רבה גם בעניין הזה, כולנו עובדים ביחד למען אותה מטרה משותפת. אני רוצה להודות לאנשים שנמצאים בזום, זה חשוב לי, כי יש פה כמה אנשים מאוד בכירים שהגיעו לזום היום, גם מהמגזר החרדי, גם מהמגזר הערבי שהדיון יהיה עוד שבועיים, וגם כמובן התעשייה, מנכ"לים של חברות, ותודה רבה שעליתם לזום, ואני רוצה להודות לך, מוישי, על היוזמה ועל הבעת האמון ועל הדחיפה קדימה, אין כמוך.

IATI, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי החיים בישראל. אנחנו ארגון פרטי, עמותה ללא מטרות רווח, לא ממשלתיים בשום צורה, אנחנו ממומנים רק על ידי דמי החבר של 1,000 החברות שמשלמות לנו. זה אומר החל מהחברות הגדולות כמו מיקרוסופט וגוגל ואפל, ו-IBM ואמזון וכולי והחברות הישראליות הגדולות, עובר לסטארט-אפים

ולאקדמיה ולחברות המסחור ולבתי החולים ולאקדמיה, כולם כאחד נמצאים תחת האקו-סיסטם של IATI, כאשר המטרה היא לקדם ולמצב את כל תעשיית הייטק ומדעי החיים ולהמשיך ולמצב אותה כתעשייה המובילה בישראל שכנראה היא זאת שתוציא את המשק מהקורונה, יזהר דיבר על זה,50% מהייצוא התעשייתי, 15% מהתל"ג, אנחנו

ניזוקים היום מכל נושא הקורונה. אני מדברת על התעשייה,

בוא נגיד שאנחנו לא במקום הראשון ברשימה, אבל אני כן יכולה להגיד, ואמרתי לך את זה גם כן ח"כ עינב קאבלה, שעשינו ניתוח אחורה, של 25 שנים על כל המשברים הכלכליים שהיו במדינת ישראל וראינו שההייטק לוקח לו שני רבעונים להגיב. אז קודם כל עוד מעט אנחנו מסיימים את הרבעון השני ואנחנו כבר רואים האטה בהייטק. סיימנו לפני שבועיים סקר גדול עם רשות החדשנות שענו עליו 1,000 חברות, אנחנו רואים פיטורים, אנחנו רואים פיטורים שבאים על חשבון החל"ת, אנחנו רואים ירידה במשכורת, ואנחנו מתחילים לראות כבר ירידה בכל מה שקשור בהשגת מימון לחברות. 90% מהחברות אמרו שהן ניזוקו במכירות שלהן. אז נכון שההייטק עדיין חזק, אבל אם לא יעזרו להייטק להמשיך להיות חזק, או יותר נכון גם לא יפריעו להייטק להמשיך להיות חזק אלא הממשלה תטפל רק בכשלי השוק שצריך אבל תיכנס בהן מאוד חזק, אני חושבת שההייטק באמת יצליח להוציא את המשק מהמשבר כקטר הצמיחה של המשק,

אז אני מפחדת להגיד מה יהיה. מוישה עוד מעט יציג את פרטי הדו"ח ואני רק אגיד במילה אחת,

בשיעור החרדים שעובדים בהייטק בתוך ארבע שנים, צמיחה של קרוב ל-100% במספר החרדים שלומדים לימודי הייטק בתוך ארבע שנים, ועם זאת כמובן בגידול בשיעור הסטארט-אפים החרדיים, אבל, וח"כ ארבל דיבר על זה, פערי השכר עדיין גדולים ולא רק פערי השכר עדיין גדולים אלא פערי השכר גם בין גברים

חרדיות עדיין גדולים ואני יודעת שלך זה מאוד חשוב, ח"כ קאבלה, העניין הזה, אני יודעת ודיברנו על זה שגם בדיון על הערבים וגם בדיון על החרדים, בדיונים שנעשה, מקום הנשים פה גם מאוד חשוב.

לא רק לה.

יושבת הראש מתכללת את כולנו.

אבל לאחר יומיים אינטנסיביים שהיא יושבת ראש הוועדה, אני שמחה להגיד את זה ואני יודעת שזה חשוב לכולם. האמת היא שוועדת המדע היא אולי אחת הוועדות היחידות, אני פשוט העברתי חוק לאחרונה,

מעורה ומכסה ובאמת מעמיקה בכל דיון ודיון.

תודה ח"כ מלכיאלי. אנחנו נמשיך ונקדם את הצעת החוק בלי קשר. נגעתי פה במשהו בלי שהתכוונתי לגעת. כשאני אומרת, כולם חושבים שתמיד יש משמעויות נסתרות. אני תמיד אומרת, אני נורא פשוטה. מה שזה זה מה שזה, ואני אומרת את הדברים על השולחן. אני אגיד עוד מילה, אנחנו פחות חזקים בדיבורים, התעשייה, לא אגיד פחות ממי, אבל פחות חזקים בדיבורים, אנחנו מאוד חזקים במעשים. אנחנו צריכים שלא יפריעו לעבוד וכמו שאמרתי, לטפל בכשלי השוק בעיקר. וכשל שוק בעניין הזה הוא כשל השוק של מחסור בכח עבודה מיומן בתעשייה, אנחנו יודעים שיש למעלה מ-10,000, לא אגדיל ואומר 15,000 כי יש נתונים

אבל אגיד שיש למעלה מ-10,000 עובדים מיומנים בחסר בתעשיות ההייטק. מצחיק שיש מצד אחד חסר, ומצד שני יש את הקורונה שיש פיטורים, ואנשים מחכים לעבוד. כלומר יש פה משהו שנכנסנו לאזור לא ברור בזמן הקורונה,

הקורונה כמובן שמביאה הרבה מאוד הזדמנויות ואני לא אומרת מהפה החוצה, אני אומרת את זה כי אני רואה את זה כל יום. הקורונה מביאה הרבה מאוד הזדמנויות בעיקר בכל הנושא של הלמידה ושל העבודה מרחוק. פתאום מדינת ישראל יכולה לקבל עוד פרויקטים שאולי ארצות הברית היו מקבלים ואולי מדינות שיותר קרובות היו מקבלות ואולי ישראל הייתה מקבלת פחות, אז היום מקבלים דווקא יותר פרויקטים. וכך גם ערבים וגם חרדים יכולים לקבל היום יותר פרויקטים, לקבל מהבית - - - למה זה ככה? למה פה מקבלים יותר עכשיו? שם גם עובדים. כי הפער הגיאוגרפי לא קיים.

אבל למה עבודות עכשיו יעברו משם לכאן, שלא היה לפני הקורונה? אני אומרת, לא צריכים אנשים לנסוע מחו"ל, להביא את הפרויקטים לארץ, למצוא, הכל מאוד פשוט.

'אתה עושה את הפרויקט', הממד הגיאוגרפי כבר כמעט לא מקבל חשיבות.

לא, קשור לקורונה, כי העבודה עברה להיות מהבית. אין טיסות. השאלה אם אתם מזהים גם מכאן שיוצא לשם?

הממד הגיאוגרפי לא קיים, אבל בעיקר העבודות - - - ולכן יש חברות ישראליות שלוקחות שירות מחברות בארצות הברית - - - קודם כל התשובה היא כן, אבל אני חייבת להגיד שעדיין לצערי ישראל היא לא מרכז העולם ועדיין ארצות הברית היא מרכז העולם ואירופה ואסיה.

אבל אנחנו נגיע לשם. בכל מקרה, אני אסכם ואגיד כך, וכמה מילים בעניין הזה על IATI. אנחנו לא גוף של נדבות, אנחנו לא גוף של תרומות.

מדברים בעיקר על כל הצד העסקי ואנחנו מזהים הזדמנויות גם איפה שהצד העסקי ייקח אותנו לשם, ואת אמרת את זה, ובעניין הזה IATI לא באה לקדם את תעשיית ההייטק בשביל תעשיית ההייטק. IATI באה לקדם את תעשיית ההייטק, כמו שאמרתי בתחילת הדיון, בשביל לקדם את הצד הלאומי, בשביל לקדם את התשתיות, בשביל לקדם את הפריפריות, ובשביל לקדם את ההזדמנויות השוות לכל אחד באשר הוא, וזה התפקיד אני מאמינה, המאוד חזק של ההייטק היום. לעשות, לא לקדם את ההייטק בשביל עצמו. היינו אצל שר התקשורת יועז הנדל בשבוע שעבר, באו איתי גם מנכ"ל מיקרוסופט, מנכ"ל גוגל, מנכ"ל פייסבוק ומנכ"ל ג'נרל מוטורוס ומוטורולה, בשביל לדבר על תשתיות התקשורת הרעועות של ה-5G, ושל הסיבים האופטיים, להגיד 'סליחה, לא יהיו תשתיות, אי אפשר יהיה לעבוד. אי אפשר יהיה לעבוד, ההייטק לא יוכל להישאר פה'. כי זה לא רק אנחנו מחליטים איפה ההייטק יהיה. העולם גדול ומאוד תחרותי, כך שאנחנו מבחינתנו רואים את ההייטק כמשהו שהוא הרבה יותר גדול מאשר רק בשביל ההייטק. לפני שאעביר את הדיבור למוישה, יש פתרונות בממשלה שלא מיושמים. אנחנו יודעים את זה, גם אתם יודעים את זה, אנחנו מדברים עכשיו על כל נושא ההייטק החרדי ואנחנו רואים את החרדים כאחד הסקטורים הכי חזקים להכניס אותו לתוך ההייטק. זה קורה היום, יש גידול מאוד גדול כמו שאמרתי, אבל עדיין אנחנו רק בתחילת הדרך. יש פתרונות שעדיין לא מיושמים, יש כסף שנמצא בממשלה שעדיין לא מחולק, ואנחנו עוד מעט נשמע גם את מוישה וגם את רועי בעניין הזה. אנחנו כמובן היינו רוצים לראות ועדת משנה בסופו של דבר, של ועדת המדע והטכנולוגיה, שתעסוק בכל הנושא הזה, אנחנו נותנים לו חשיבות עליונה.

לא בגלל - - - לא יודעת אם זה הפתרון אבל אנחנו בהחלט נסכם את הדיון עם מסקנות ו- - - זו החלטה שלך כמובן. שוב, לא בגלל שאנחנו בעד סקטור כזה או אחר, אלא בגלל שאנחנו חושבים וזיהינו לאורך השנים, זה לא מאתמול שהתחשק לנו לטפל בנושא החרדים, זיהינו שהחרדים פה יש להם פוטנציאל מטורף להכנס להייטק וכל מי שנכנס כמעט מצליח, אז למה לא לקדם את העניין הזה. לכן אנחנו בעניין הזה בשביל לסגור את הפער של כמות העובדים המיומנים ולהמשיך לקדם את התעשייה. תודה רבה לכם. תודה רבה עו"ד קרין מאיר רובינשטיין על הדברים ובאמת ההצגה הרחבה שלהם. נעבור למר משה פרידמן, מנכ"ל חברת קמא טק חרדים בהייטק. בבקשה אדוני. תודה רבה לח"כ קאבלה יו"ר הוועדה על ההזדמנות, על הכבוד.

הרב ארבל וקלנר שיזמו את הדיון וכל חברי הכנסת המכובדים על הדברים היפים שנאמרו ולקרין, קרין היא מנוע טורבו רציני שמניע, מאגדת את כל תעשיות ההייטק ומניעה תהליכים מאוד משמעותיים, זו זכות גדולה לעבוד יחד. אני אנסה להיות מאוד תמציתי ולהגיד מה עיקרי הדו"ח. בעצם עד היום היה איזה שהוא חוסר בנתונים שיסבירו לנו מה קורה בהייטק חרדים. מדברים על זה שרוצים שחרדים ישתלבו בהייטק, אבל בעצם כמה חרדים עובדים בהייטק?

כמה לומדים לימודי הייטק, האם הם מצליחים להשתלב או לא מצליחים, תמיד זה היה משהו מעורפל והיה חוסר בנתונים, בגלל זה אנחנו בעצם יצאנו לדרך יחד עם איגוד תעשיות ההייטק, יחד עם חברת אסקריא, שזו חברה שמתמחה במחקר לציבור החרדי, כדי להעמיק בדבר הזה. אני חייב להגיד תודה לכל זרועות הממשלה שמאוד עזרו לנו

אם זה משרד האוצר, משרד העבודה,

רשות החדשנות, המכון החרדי למחקרי מדיניות, באמת הרבה מאוד גופים, קרן קמ"ח שעזרו לנו לאסוף את הנתונים ואני חושב שזה דו"ח מאוד מקיף שפעם ראשונה סוקר את העובדות, קודם כל נכיר את העובדות ואז נבין מה אפשר לעשות, מה כבר קרה, מה צריך לעשות. בעצם אם אני צריך להגיד מהם עיקרי הדו"ח, הגשנו את הדו"ח לנשיא המדינה לפני שבועיים, היה דיון אצל הנשיא. אנחנו רואים קודם כל שיש זינוק במספר החרדים שמועסקים בהייטק, זינוק מאוד מהיר, אנחנו נמצאים היום עם קרוב ל-10,000 חרדים שמועסקים כיום בתעשיית ההייטק, שזה 3%

תעשיית ההייטק היא בערך 300,000 איש. בשקף הבא אנחנו רואים תמונה מאוד מעניינית. בעצם דו"ח של משרד האוצר שיצא לפני כמה שנים, דו"ח שנקרא 'מקפצה להייטק'

את המועסקים בהייטק בגילאי 35-45,

הדור הקודם אפשר להגיד, בהייטק כולם צעירים. הדו"ח מצביע על זה שאחוז החרדים בתעשיית ההייטק בגילאים האלה זה 0.7%, זאת אומרת אחוז מאוד זעום. בערך 1/20 משיעור החרדים באוכלוסייה. אם מסתכלים בדו"ח שלנו, אחוז החרדים המועסקים בהייטק זה

10,000 איש, כשרובם הגדול צעירים מתחת לגיל 28. זאת אומרת אנחנו רואים תנועה מאוד מהירה דווקא בגילאים הצעירים, חרדים בגילאים צעירים, גם נשים וגם גברים, שנכנסים להייטק בקצב מאוד מהיר וזה בעצם משהו שמאוד מאוד מעודד, בעצם צמיחה של מאות אחוזים בגילאים הצעירים. אם נסתכל עוד שלב בשקף הבא, נסתכל כמה חרדים לומדים את לימודי ההייטק, אז אנחנו רואים זינוק גם במספר האקדמאים החרדים בתחומי ההייטק שמזנק מבערך 1,000 ל-1,4000 בשנה, ומספר ההנדסאים החרדיים שעל פי רוב זה נשים חרדיות הנדסאיות, אבל זה גם גברים חרדים, מ-1,400 ל-2,800 בשנה. בסך הכל יש בערך 3,700-3,800 חרדים שלומדים לימודי הייטק בשנה, שזה 10% מכלל האנשים במדינת ישראל שלומדים לימודי הייטק. בכל מדינת ישראל בכל מסגרות הלימוד,

אם זה הנדסאים, זה בערך 40,000 איש והחרדים הם בערך 10% מזה. זאת אומרת אנחנו רואים פה התקדמות מאוד מהירה שנותנת לנו אופטימיות. אם החרדים בעשור של 35-45 היו 0.7%, היום מספר החרדים שלומדים לימודי הייטק זה 10% מכלל לומדי לימודי ההייטק במדינת ישראל. זאת אומרת שאנחנו רואים פה תהליך מאוד מהיר שחרדים שרוצים להכנס להייטק ומנסים להכנס להייטק בשלל מסגרות הלימוד. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, שלצערנו עדיין פערי השכר הם עצומים, זה נתונים שקיבלנו מרשות המסים, הנתונים הכי מעודכנים ומהימנים שיש למדינה בנושא הזה, באופן כללי השכר של מועסקים בהייטק הוא בערך 22,000 שקל בממוצע, וחרדי בערך 10,000 שקל בממוצע, פחות מחצי, כשבכל דרגות השכר השונות, לא משנה אם החרדי הוא עם תואר שני, הוא עדיין ירוויח פחות ממקבילו

והסיבה לזה, וגם הדו"ח מדבר על זה בהמשך,

מתקשים מאוד בחיפוש עבודה, רואים שתהליך הזמן שלוקח להם לחפש עבודה זה חודשים ארוכים מאוד, למרות שכמו שקרין ציינה, תעשיית ההייטק משוועת לעובדים. יש דו"ח של רשות החדשנות ו-IATI שבתעשיית ההייטק יש חסר של 18,000 עובדים בכל רגע נתון. סליחה שאני עוצר אותך בשאלת אינפורמציה. בחסר של העובדים, אתם יודעים להצביע על חוסר באקדמאים דווקא או שמבחינת התמורה לכסף, בהשקעה מול תועלת, אין שום משמעות או המשמעות נמוכה מאוד לאקדמאיים בהייטק? אני אענה על זה, אני חייב להגיד שיש עוד הרבה מאוד חברות גדולות שרוצות כתנאי סף שמי שנכנס יהיה אקדמאי, אבל יש שינוי דרמטי בנושא הזה בשנים האחרונות. אחד מחברי הדירקטוריון של קמא טק שהוא היה מנכ"ל מיקרוסופט, יורם יעקבי, אמר לי נתון מדהים, שבסיליקון ואלי בארה"ב, שזה השפיץ של ההייטק העולמי, בשנת 2019 התקבלו לעבודה יותר אנשים שאינם אקדמאיים מאשר אנשים שהם אקדמאיים. זאת אומרת העולם משתנה, פחות ופחות יש ביקוש לאקדמאיים, יש יותר ויותר ביקוש לאנשים מיומנים שיש להם את הידע המקצועי המדויק, מה שנקרא בוגרי boot camping וכל מיני הכשרות מהסוג הזה. העולם מאוד משתנה ואני מאמין שגם הקורונה תאיץ את השינוי הזה. פחות אנשים הולכים לאוניברסיטאות - - - החוסר הוא בעיקר בעובדים המיומנים מאוד, ברמה של המהנדסים או כמעט, אני חייבת לציין בעניין הזה, ורק אתמול התפרסמה בעיתון ובטח כולם ראיתם כמוני, שגוגל פתחה אקדמיה שמקבלת את העובדים אחרי מה שנקרא הכשרה של ארבעה חודשים, כמובן שיש את זה הרבה, אבל גוגל עצמה, גוגל אקדמי, פתחה אקדמיה שהיא תקבל את העובדים בצורה הזאת. אז תראו איזה דבר מדהים זה. אני חייב לענות לשאלתך, הרבה שנים אמרו שבעצם הקושי של החרדים להכנס להייטק זה בגלל ש הם ברובם לא הולכים לאקדמיה אלא הולכים לכל מיני מסגרות הכשרה אחרות. היום העולם משתנה והשינוי הזה פועל גם לטובתנו. יש פחות ופחות ביקוש לאקדמאים ויותר ויותר ביקוש לבוגרי הכשרות, יש שם הרבה מאוד מנכ"לים שמצהירים על זה באופן מפורש שהם בכלל לא מסתכלים אם יש לך תואר אקדמי או לא, אלא מסתכלים על היכולת שלך. גם המכון החרדי עשה עבודה מאוד רצינית על זה, אולי רועי יספר, גם אנחנו עשינו עבודה רצינית על זה, עשינו כל מיני ניסויים שבעצם נגיד לקחת נשים חרדיות בוגרות סמינרים שאינן אקדמאיות, לשפר להן את ההשכלה ולהכניס אותן לעבודה בחברות הבינלאומיות,

כל מיני גופים עשו ניסויים שהוכיחו את ההתכנות של נגיד לקחת חרדי שאינו אקדמאי ולהכניס אותו לעבוד באפל או במיקרוסופט, וזה עובד וזה קורה. ומצד אחד רואים את החוסר האדיר באנשים ומצד שני אלפי חרדים שלומדים, עדיין קשה להם להשתלב בעבודה ולכן הם מפשרים - - - סליחה, אני מנסה להבין. אז מה בעצם הגורם שאתם - - - האם זו סטיגמה, האם זו תפיסה חברתית שמפלה אותם?

חברות רוצות להצליח, הם צריכים לאייש שלושה אנשים,

אני מגיע מהעולם הזה, בסוף אתה צריך לאייש. אז גם אם יש לך 1001 סטיגמות, בסוף אתה תיקח מישהו כי אתה צריך לאייש כי אתה צריך להרוויח.

כאן הרבה תשובות לשאלה הזאת, אבל בגדול יש פה איזה שהוא כשל שוק. יש את האנשים הטובים מצד אחד, החרדים שרוצים לעבוד, החברות צריכות את העובדים, ועדיין הגישור בין המעסיקים למועסקים קשה, כי עדיין יש דעות קדומות, עדיין לפעמים ההשכלה נראית אחרת. זה לא שמגיע מישהו מ-820 בצבא או מהטכניון אלא מגיע מישהו מסמינר בית יעקב הרב וולף, או מישיבה זו וזו,

אני זוכר שפעם בחור חרדי שלח קורות חיים והוא כתב בניסיון שהוא היה משגיח כשרות, הוא רצה להגיד 'הייתי משגיח כשרות' אז שאלו אותו 'מה, אתה מחפש עבודה כמשגיח כשרות?'. עדיין קורות החיים נראים אחרת ועדיין יש פערים שצריך לגשר עליהם. גם בהיבט של איכות ההשכלה עצמה יש לכם בהחלט - - - זה גם באיכות ההשכלה, זה גם בתכניות שידעו לגשר. עד היום כל הפעילויות האלה, יש תמיכה ממשלתית אבל יחסית נעשות הרבה מאוד פעולות על ידי גורמים פרטיים ופילנתרופיים, שחלק מהם יושבים כאן. ככל שהמדינה תיקח את הנושא הזה קדימה זה יכול לקרות בעוצמה הרבה יותר גדולה. בסוף, כמו שהזכירו פה חברי הכנסת, זה רווח נקי למדינה. אנחנו עשינו פעם מחקר - - - שאלה נוספת ברשותך, סליחה שאני קוטע אותך,

אני למדתי בטכניון ובטכניון התחיל שילוב של

שהתחילו ללמוד בטכניון. האם חרדי למשל שסיים לימודים בטכניון, גם אנחנו רואים אפליה או שפה כבר,

האם מה שמפריע למעסיק זה קורות החיים שיש לו סמינרים שהוא לא מכיר ואז הוא אומר 'אני לא יודע מי הבנאדם' או שהוא פשוט מפלה אותו כי הוא חרדי? חרדי שמסיים טכניון יותר קל לו לחפש עבודה, עדיין לא תמיד הוא יגיע לאותן עבודות שהמקביל שלו החילוני מהטכניון יקבל. הבעיה העיקרית שלא הרבה חרדים הולכים לטכניון. מעט מאוד, זה מספרים בודדים. כנראה שעיקר הבעיה לא שם, אריאל. לפחות לפי מה שהבנתי מהם. אני רוצה להגיד, המציאות היא מאוד אופטימית כי יש אלפי חרדים שמנסים להכנס, ככל שתהיה יותר תמיכה של כל השחקנים וגורמי העניין אם זה הממשלה, חברות ההייטק והארגונים, לקדם את התהליך הזה, נגיע להצלחות יותר טובות. אפשר לראות את אותה תמונת מצב גם בנושא של סטארט אפים חרדיים. אלה נתונים רשמיים של רשות החדשנות, בתחילת העשור חרדים לא הקימו סטארט-אפים. אולי בודדים, יש פה את איציק קרומבי שהוא היה אחד הסטארט-אפיסטים החרדים הראשונים ולי בעצמי היה סטארט אפ באותה תקופה, היו כמה בודדים שהקימו, ממש בודדים.

בסוף העשור הזה, בין 5%-9% מהסטארט-אפים שנוצרים מדי שנה,

זאת אומרת ממצב שחרדים כמעט לא הקימו סטארט-אפים למצב שחרדים מקימים בין 5%-9% מהסטארט-אפים החדשים שנוצרים מדי שנה לפי נתוני רשות החדשנות, אבל עדיין ההצלחה שלהם להגיע לגיוס כספים בין אם זה מהמדינה ובין אם ממשקיעים פרטיים, יחסית נמוכה להצלחה של יזמים אחרים. אף אחד לא חושב שיזם חרדי פחות מוכשר ממקביל שלו, הכישרון מחולק שווה בין כולם, הקב"ה חילק את הכישרון לכולם אותו דבר, ואין סיבה שיזמים או יזמות חרדים יצליחו פחות מיזמים או יזמות אחרות. אנחנו רואים את אותו תהליך שחרדים מנסים להכנס, בין אם זה להיות יזמים ובין אם זה לעבוד בחברות, ועדיין ההצלחה שלהם היא יחסית פחותה, ובכשל השוק הזה לדעתי תפקיד המדינה לטפל, וכמו שהזכיר ח"כ ארבל, הדגש הוא לא רק על תעסוקה אלא באמת על תעסוקה איכותית, ועל הצלחה בתעסוקה. אז מצד אחד התמונה מאוד אופטימית ואנחנו רואים שיש גל מאוד גדול, מצד שני יש פה אולי אפשר להגיד אפילו הזדמנות הסטורית. אם יש כל כך הרבה חרדים, 3,800 חרדים מדי שנה שלומדים לימודי הייטק, אם נעזור להם להצליח, כל מדינת ישראל תצא נשכרת מזה. אם חס וחלילה לא יצליחו, חרדים אחרים לא יבואו בעקבותיהם, כי אם חרדי אחד מסתכל על אח שלו הגדול, אומר 'הוא לא הצליח, למה שאני אעשה את זה', הם לא באים בעקבותיהם. אני חייב להגיד לסיכום, כל מה שאנחנו עושים זה בהתייעצות עם גדולי ישראל. הנושא הזה מאוד חשוב להם ויקר לליבם, כמובן שהם רוצים לראות שבתוך התהליך הזה של חרדים שמשתלבים בהייטק הם נשארים חרדים, ונשארים חרדים למהדרין מן המהדרין, וזה החזון שלנו, לא חס וחלילה ששום חרדי או חרדית יאבדו אפילו כקוצו של יוד מהזהות החרדית שלו. הוא יכול להיות חרדי הכי טוב ובאותו זמן לתרום להייטק ולכלכלה הישראלית, וגדולי ישראל מלווים את התהליכים האלה בתשומת לב, אנחנו מתייעצים על כל צעד ושעל, ומקבלים הרבה מאוד גיבוי ותמיכה. לדעתי אנחנו ברגע היסטורי שיש כאן הזדמנות לעשות את המהלכים האלה, וביחד עם חברי הכנסת היקרים שנמצאים פה, הצעירים ומלאי

אפשר לחולל פה דבר שכל מדינת ישראל תצא נשכרת ממנו. תודה רבה ויישר כח. לפני שאפנה לרועי כהן, ביקש להתייחס ח"כ אוריאל בוסו.

גבירתי היו"ר, קודם כל אני באמת רוצה לברך את חברי ח"כ משה ארבל שיזם את הדיון ואת שבאמת לקחת על עצמך לקיים את הדיון החשוב הזה. אני חושב שגם עולם ההייטק וגם כן החברה החרדית חייבת הכרת הטוב אמיתית למר משה פרידמן, שמדיבורים ניגש למעשים. כשאנחנו מדברים הרבה שנים לשלב את החברה החרדית ולסייע ולתת את המעטפת, לא רק בדיבורים, ישנם אנשים שלקחו על עצמם יוזמות וכשנוגעים בעולם ההייטק למשל, אנחנו לא רוצים שהחברה החרדית תשתלב רק כסרח עודף בעבודות אלא בדברים שהם באמת ראויים להם ובעולם ההייטק שהוא עולם רחב, אם לא ניתן את הסיוע בקורסים, בהקלה לגבי התארים, ולפתוח ולפנות גם כן לחברות הגדולות והמובילות, אני מכיר את זה מקרוב גם כן שישנם אנשים מוכשרים וסיימו כמו שהוא אומר, סמינר וולף וסיימו קורסים, והידע שלהם והכישרון שלהם בסוף כן אנחנו שומעים את זה מהיזמים ומהחברות שהכישרונות שהם מקבלים מהציבור החרדי הם כישרונות עילאיים, אבל בסוף השכר שלהם הוא שכר נמוך, ונותנים להם הרבה שנים עד שאומרים להם שיהיה לך את הניסיון וכולי, אבל מנצלים קצת פרצה קטנה כשאומרים להם 'אנחנו דורשים תואר כזה או אחר' ואם לא נעזור להם בדרך בהקלה ובסיוע להגיע כן לתואר, אם נצטרך אותו בכלל, ונעשה את החיבור, והוועדה המכובדת הזאת כוועדה שיכולה באמת לקבל גם בהחלטות או בתקנות, או העברת מסר אמיתי בחיבור לכל חברות ההייטק בשביל לסייע בידי כח האדם המיוחד הזה, אנחנו נגרום לכך שהמשמעות שלו וה- - - של שילוב בחברה תהיה קיימת. אנחנו יודעים שישנם חוזרי מנכ"ל למשל של קבלה לעבודה של מגזר חרדי או מגזר ערבי, ובסוף כשמסתכלים באחוזים זה לא מתחיל להתקרב למציאות ולמה שקיים בחברה, ועולם ההייטק הוא אחד מהפרמטרים שאפשר לגרום לכך שהם כן ישתלבו, ואנחנו רואים את המספרים, שיש לנו עוד הרבה

והוועדה המכובדת הזאת, אנחנו נעמוד בוודאי בכל מקום, בכל חקיקה, גם כן צדדית שנמצאים במקומות אחרים, כדי שהדבר הזה יקרה.

תודה רבה ח"כ בוסו. אני צריך לצאת ורציתי לומר עוד מילה אחת. רציתי לומר תודה רבה על כל הדיון ואני אשמח להמשיך, באמת הנושא מאוד חשוב.

חשוב לי שאחרי רועי כהן נפנה למשרדי הממשלה ונתחיל באמת לעשות את מה שאנחנו אמורים לעשות ולדרוש תשובות ללמה, בעצם דיברנו עד עכשיו מה צריך, וזה הזמן אחרי כמובן שתציג את דבריך, לפעול מולם ולראות איך עושים את זה ולמה זה תקוע ולמה לא מספיק. בבקשה מר רועי כהן מנכ"ל המכון החרדי למחקרי מדיניות. תודה רבה היו"ר, תודה רבה לחברי הכנסת, ח"כ משה ארבל שיזם את הדיון וח"כ קלנר. תודה כמובן ל-IATI ולקמא-טק שהביאו לנו את הדו"ח עצמו. יש לנו מצגת ואשמח להראות כמה נקודות. קודם כל אציג את עצמי, אני מנכ"ל המכון החרדי למחקרי מדיניות. אנחנו חוקרים את החברה החרדית, אנחנו יוזמים ומגבשים תכניות שהן תכניות אסטרטגיות במספר תחומים

בתחום ההייטק אלא תחומים רחבים של תעסוקה באופן כללי,

כמובן של בריאות, דיור ורשויות מקומיות.

רוצה להתחיל ברשותכם בנקודה האחרונה וממנה להגיע לנתונים. כשאנחנו ראינו את הנתונים שתראו אותם עוד רגע,

יצרנו פתרון, ושר המדע והטכנולוגיה יזהר שי אמר ואמר נכון, if you will build it they will come. אז אני רוצה לומר, we built it and they want to come, אבל זה לא קורה. וזה לא קורה כי יש חסמים.

אנחנו מדברים על תכנית ספציפית שמדברת על הסמינרים ועל רפורמה בסמינרים ורפורמה בהכשרה שמתבצעת בסמינרים. היה כאן דיון שדיבר על כן או לא אקדמיה והיו"ר העירה הערה שהיא בדיוק הנקודה.

זה לא כן אקדמיה /לא אקדמיה. זה רמה מקצועית וזה הכשרה מתאימה ומיומנות גבוהה. ובואו נשים את הדברים על השולחן,

ואסור להשוות בין לימודים בטכניון לבין boot camp של שלושה חודשים. ופה לא משנה מה נעשה, כמה תכניות שלא נעשה, אם הכל יסתכם ב-boot camp, קורס אחד בשלושה חודשים, לא יקרה שום דבר. פערי השכר יהיו פערי שכר ואנחנו - - - השאלה היא אבל value for money. כמה השקעה, כסף, זמן ומשאבים אל תואר בטכניון אל מול התועלת

זו שאלה שאתה חייב לשאול את עצמך. אנחנו דנים על זה עם משרד האוצר לא מעט, לנסות לייצר את המשוואה הזאת. אני חושב שהגישה שעומדת בבסיס זה לא נכונה ואסביר גם למה. אם אנחנו יכולים לעשות, ופה אני נוגע בתכנית שאנחנו מדברים עליה, אם אנחנו ייצרנו תכנית שמדברת לקחת את בנות הסמינרים, דיברו על זה שכשרון מתחלק שווה בשווה,

הוא לא מתחלק שווה בשווה. בסוף 7% העליונים של האוכלוסייה הם 7% העליונים של האוכלוסייה, הם בוודאי בחרדים ובוודאי בחילונים. זאת אומרת יש לנו שכבה מאוד איכותית של נשים ושל גברים חרדים שיכולים להזריק זריקת אנרגיה משמעותית לתוך עולם ההייטק. פה לקחנו, בנינו תכנית